מתקני טהרה למוסלמים נפטרי הקורונה, דיון שהיה ביוזמת חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, זו ישיבת מעקב מהשבוע הקודם. אמרנו שאנחנו ניפגש כדי שנראה איך פתרתם, לא איך פותרים, איך פתרתם את הסוגיה הזו שעלתה כאן בשבוע שעבר. מי שהיה חולה יכול לקבל תקציר? אני לא הייתי פה בשבוע שעבר, הייתי בחופשת מחלה. אנחנו נסביר בקצרה, למוסלמים שנפטרים אין מתקני טהרה, בנוהג שלהם זה לרחוץ את הנפטר בבית הנפטר. היום, בגלל הקורונה, אנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי, אני כבר לא מדברת על החוויה שהיא מאוד קשה ומורכבת. מי שנפטר מקורונה או לאו דווקא? בעיקר בגלל הקורונה זה עלה.

אם שואלים אותי, אבל אני לא נכנסת לעניין של העדה, צריך שיהיה מתקן טהרה למוסלמים למי שרוצה, כדי שהם יוכלו לבחור, מי שרוצה לקיים את המנהג ולעשות את זה בבית זה בסדר ומי שרוצה במקום אחר אז שתהיה לו האפשרות. אין להם בכלל מתקני טהרה. עניין פרוצדורלי טכני, שום סיבה שבעולם שהוא לא ייפתר. המשרד לשירותי דת ומשרד הפנים היו אמורים לפתור את זה, אנחנו נשמח לשמוע אתכם. בבקשה. מי היה איתנו? היה איתנו בועז. בועז לא נמצא, איל נדיר נמצא. אז איל, בבקשה. מאז שבוע שעבר משרד הפנים העביר אלינו את הנוהל שהוא הוציא לטובת טהרת נפטרים מוסלמים. אנחנו כרגע מעדכנים עדכונים אחרונים את הנוהל שלנו, הוא נמצא כרגע על שולחנה של ראש שירותי בריאות הציבור הנכנסת, שיש לה הרבה דברים חדשים על השולחן ואני מקווה שבימים הקרובים הנוהל הזה ייצא. במקביל נעשתה התקשרות בינינו לבין משרד הפנים וגם המשרד לשירותי דת עם האתר הראשון או המתקן הראשון שמאושר לביצוע טהרה מוסלמית באום אל פחם למרכז הרפואי אלנור, ובעצם ברגע שנוצר הקשר בינם למשרד הפנים אני חושב שהעסק הזה כבר יכול להתניע ולרוץ הלאה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו תלויים בקשר שייוצר בינם לבין משרד הפנים? יש מישהו שמנהל את האירוע הזה? בגדול אני מניח שמשרד הפנים הוא זה שאחראי על - - - אוקיי, אז אנחנו תיכף נשמע נציגים ממשרד הפנים. שאלה לגבי הנוהל, אתה יודע לומר לי תוך כמה זמן הוא יהיה מוכן? אתה אמרת בקרוב, קרוב זה עניין יחסי. זה עניין של ימים? ממני הוא יצא, אני מקווה מאוד שבימים הקרובים, עניין של ימים, שהעדכון שלו יפורסם.

זה על שולחנה של ראש שירותי בריאות הציבור הנכנסת. אוקיי. אפשר לפעול במקביל, זאת אומרת משרד הפנים יכול להתקדם במקביל לאישור של הנוהל,

אוקיי, מאה אחוז. תודה רבה, ד"ר איל. אנחנו בישיבה האחרונה, לפני שבוע, שמענו את הדברים האלה שיש נוהל כמעט מוכן,

ואנחנו באותה נקודה, גם שמענו על מרכז אלנור - - - רגע, נשמע את משרד הפנים כי הם צריכים לתת לנו תשובה. מודר יונס דיבר על מרכז אלנור. לא, הוא ממשרד הבריאות, לא? אני יודע שהוא ממשרד הבריאות. עכשיו אנחנו צריכים לשמוע וביקשנו תשובות ממשרד הפנים מהאגף לעדות, בועז או ד"ר זיאד אבו מוך, ולא רק באום אל פחם, אלא גם במרכז וגם בדרום.

תודה רבה על החידוד. בועז הצטרף אלינו. בועז, אנחנו בשבוע שעבר שמענו גם ממשרד הבריאות לגבי הנוהל, הם מטפלים בגזרה שלהם, אתה דיברת על איזה שהיא סוגיה משפטית שהסתבר שאין פה בכלל סוגיה כי דרך מינהל אגף העדות שלכם אתם יכולים לפתור את זה, יש לכם את הסמכות ואתם האחראים לעניין, נפתר הסיפור?

מבחינה משפטית זה לא בדיוק מדויק מה שנאמר,

בעיה משפטית, אבל אנחנו פתרנו ככל הנראה את הבעיה. אנחנו רחוקים מאוד ממה שהיה בשבוע שעבר, במהלך השבוע הזה המשרד לשירותי דת סייע לנו רבות לפתרון של הבעיה המיידית בטווח הקצר. בטווח הארוך אנחנו כבר נסתדר - - - אתה מקוטע. אנחנו נוציא מכרז כנראה לבד - - - בועז, אנחנו לא שומעים אותך.

לדרום מצאנו פתרון ברהט באמצעות העירייה. להערכתי כבר בימים הקרובים יהיה אפשר להשתמש במתקני הטהרה, ואינשאללה שלא נשתמש בהם. אוקיי, אני מצטרפת לאיחול בסוף דבריך. אתה אומר בימים הקרובים, אנחנו נוכל לקבל עדכון עד סוף השבוע שהדבר הזה יוצא לדרך?

ואני רוצה באמת לומר שבחים למשרד לשירותי דת, אפילו החשבת הצטרפה לנושא הזה, ותאמיני לי שלא קל לצרף את החשבת.

יישר כוח. אתה יכול לחזור? הוא אמר בטירה, בטמרה, ברהט.

בטמרה, באום אל פחם, בבאקה אל גרבייה, בטירה, בטייבה וברהט. שישה מקומות, מה אתה רוצה?

ככל שירצו להצטרף עוד יהיה מכרז. ככל שירצו גופים נוספים להצטרף, אינשאללה אנחנו נוכל לקבל. אני מחפש בנרות בירושלים, אבל עדיין לא מוצא. מה זה כשיהיה מכרז? אבל אנחנו לא מוגבלים עכשיו בתהליך של מכרז, אתה אומר שתוך כמה ימים זה כבר פתיר. לא מוגבלים, אבל מי שירצה להצטרף יש לי אפשרות לצרף אותו. אם יהיה לי גוף מירושלים שירצה להצטרף אני אצרף אותו בשמחה. מאה אחוז, בועז. קודם כל תודה רבה, שתהיה לך נסיעה בטוחה ושבאמת אינשאללה לא יזדקקו לזה, אבל אם יזדקקו אז לפחות יש פתרון. שאלתי, גברתי היושבת ראש, יש איזה קשר להשלכה תקציבית? הוא אמר, הוא גייס את החשבת. כבר טיפלו בזה. כלומר אין בעיה כזאת, זה רק עניין טכני.

גם החשב של משרד הפנים קשור לעניין הזה וגם החשבת של המשרד לשירותי דת, יחד קשרו ביניהם, סידרו ביניהם את כל הנושא של החשבות ומבחינה זאת אין בעיה, תקציבית אין בעיה. שתבינו, אנחנו לא מדברים על הרבה כסף מאחר שבכל הנגלה הראשונה של הקורונה היו בסך הכול,

כ-60 נפטרים שאינם יהודים, זה בעצם 60 שהם גם מוסלמים, גם נוצרים וגם דרוזים. כרגע מי שמבקש את שירותי הטהרה זה רק המוסלמים, אז האחוז הזה עוד יורד. אז גם אם חלילה בגל השני אנחנו נהיה כמו בגל הראשון אז ככל הנראה לא יהיה לנו יותר מאשר 40 מקרים כאלה. אם אפשר, רק נקודת הפרסום.

להנגיש את המידע, מאוד חשוב שהמידע הזה יפורסם ויונגש. אתה תעביר אלינו, אנחנו גם נעזור בהנגשה של זה אם תשלחו לנו מסמך עם כל המקומות ועם הפרטים, ושיהיו רק בשורות טובות. ותודה רבה ויישר כוח על העבודה בשבוע האחרון. תודה רבה. אפשר מילה בבקשה? כן, בבקשה. אני רוצה רק בהזדמנות הזאת, היות שמדובר פה בשרים שהם ידידים שלי, שגם פעלו, זה שר הפנים וגם שר הדתות, אז באמת להודות להם, ואני חושב שבאמת הבקשה היא מהמוצדקות ביותר. אצלנו באמת בנושא הזה,

חשוב לדעת שקדושת גוף האדם גם לאחר פטירתו מהחיים יש לזה אצלנו ערך עליון גם ביהדות ולכן לפני מספר שבועות כשהיה חילול בית העלמין המוסלמי אז אנחנו, החרדים בכל אופן, נזעקנו בנושא הזה. ידוע לך מזה,

שגם כשהיה חילול בית העלמין המוסלמי אנחנו נאבקנו בנושא הזה כי אנחנו חושבים שזה צודק ומוצדק.

אז גם פה בנושא הזה כולנו יד איתכם בנושא הזה והנה עוד סיבה טובה שתצטרפו אלינו לקואליציה, אינשאללה. יישר כוח. תודה רבה לכולם, הדיון נעול.

12:10.